היום ה-25 בדצמבר 2018, י"ז בטבת תשע"ט, והשעה 10:38. הדיון הזה אמור להסתיים לפחות עד 11:30. תבינו שהיום כל דקה בוועדה מאוד מאוד חשובה לנו, ולאור חשיבות הנושא